בוקר טוב לכולם, אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת הכספים,

26 באפריל 2020. נושא הדיון הוא התנהלות הבנקים והמדיניות

נגיף